אני מחדש את הישיבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום: דיון מהיר בנושא המשבר בענפי התבלינים לייצוא וענף הפרחים, של חברי הכנסת רם בן ברק, עוזי דיין ומשה אבוטבול.

ברק, בבקשה. ביקשנו דיון מהיר מפני שהנושא הזה עדיין לא נפתר. לשמחתי אתמול אמרו לי שיש התקדמות במגעים בין משרד האוצר לבין משרד החקלאות והם לקראת פתרון, אבל בכל זאת החלטנו לקיים את הדיון כי כל עוד אין פתרון אין פתרון. ענף התבלינים נפגע קשה מאוד במשבר הקורונה. כל הייצור שלו מסתמך על מסעדות ובעיקר על ייצוא, ושני הדברים האלה ספגו מכה קשה מאוד. הוא במחזור של פחות מ-20 מיליון שקל ולכן גם נפל בין הכיסאות ולא קיבל פיצוי באף אחת מן הפעימות שהיו. למה זה לא נכלל בתוכנית שאישרנו בשבוע שעבר? יש גם בעיה כי הענף משולב עם דברים נוספים. אם תוכלו להסביר בדיוק את הדברים. לא כולנו מצויים בפרטים. משרד האוצר מודע לבעייתיות של הענף. מה הבעייתיות? הבעייתיות היא שהענף הזה נפל בין הכיסאות בקריטריונים ולא קיבל פיצוי בכלל, בשל שתי סיבות.

בגלל גודל המחזור,

בגלל שהענף הזה עובד בשוטף פלוס 90. אם המחזור שלו פחות מ-20 מיליון שקל למה הוא לא נכלל? למה הוא לא נכלל בתוכנית שהעברנו? מאחר והוא עובד בשוטף פלוס 90, בעצם בחודשים המדוברים הוא קיבל תשלומים מן החודשים הקודמים ולמעשה לא הייתה לו שום ירידה במחזור. הירידה במחזור באה לידי ביטוי רק בחודשים שאחרי כן. כולם מבינים את הבעיה, אין מי שחושב שלא מגיע להם, כולם מבינים שמגיע להם. הבעיה היא לממש את ההסכם.

ש-20 מיליון שקל יהיה על חשבון משרד האוצר ו-10 מיליון שקל על משרד החקלאות. משרד החקלאות מתקשה להביא את התקציב. בנוסף, באופן מוזר משרד האוצר התנה את המענק בהשקעות. עם כל הכבוד, לא קונים טרקטור בכספים האלה כשצריך לכסות את ההפסדים ולא בונים חממה חדשה כשאין מה לגדל בחממות הישנות.

לפצות אותם על ההפסדים, כפי שנהוג. אני מבין שיש הסכם שמתגבש. אנחנו צריכים לראות מה לוח הזמנים שלו ואיך זה בא לידי ביטוי. יש לי שאלה: הם מתנים את זה בהשקעות, כלומר מה שבשבוע שעבר העברנו, שגם מעל מחזור של 20 מיליון שקל יוכלו לקבל את הפיצויים, גם את זה הם מתנים בהשקעות? זה לא נשמע נכון. יכול להיות שרק פיצוי מעבר לפיצויים שהעברנו בשבוע שעבר הם רוצים עליו השקעות. בבסיס שלך הם לא מקבלים כלום. בבסיס של החקלאות בכלל לא מקבלים? גם אלה מעל מחזור של 20 מיליון לא מקבלים? לא מקבלים בגלל שהם לא יכולים להראות ירידה לעומת שנה שעברה, בגלל שהתשלומים הם בשוטף פלוס 90. אתן קודם לעוזי דיין להציג, בבקשה. אני יכול להוסיף תוספות והסברים, אבל הבסיס כולל שני ענפים: תבלינים ופרחים. המכה העיקרית היא הייצוא לחו"ל, כשקוטפים לפנות בוקר ובצוהריים זה כבר באירופה, ויש גם את עניין המסעדות. אלה שני ענפים שונים מאוד בגודלם.

השמאות שהם עשו על ההפסד שלהם בתקופה הזאת הראתה 103 104 מיליון שקל, והתבלינים חמישית מזה, קרוב ל-25 מיליון שקל. הבעיה בשני הדברים שהתשומות העיקריות הן זרעים, שתילים וכולי וזה הלך לעזאזל, כלומר אתה לא משתמש בהם בהמשך. אתה צריך עכשיו להתחיל להשקיע את הכול מן ההתחלה. התשלום "הרגיל", במירכאות, שהיו צריכים לקבל לא הגיע בגלל ההפרש דרך אגב, זה לא הענף היחיד,

שאתה בעצם מקבל את התוצאות מלפני חודשיים או ארבעה חודשים, ואז לכאורה אין בעיה בדיוק בזמן הזה. עכשיו צריך להתחיל את הכול מהתחלה. היה דיון שלם לגבי השאלה איך להאריך בדיוק כי יש פה גם דברים שירדו לטמיון. על כמה אנשים אנחנו מדברים? המספר לא גדול מאוד. בתבלינים אני יודע שיש בעיה נוספת והיא שהם חלק מן האגודה - - -. תיכף נשמע אותם. בפרחים זה הרבה יותר מגדלים. אני לא יודע את המספר המדויק. צריך לזכור שזה לא אנשים אלא משווקים. אני שואל על איזה סדרי גודל אנחנו מדברים. במשפחה זה עוד אנשים שעובדים. לגבי השוטף פלוס 90, שאמרת שזה המגבלה לגבי מרץ אפריל, כי קיבלו כספים מקודם. מה לגבי התקופות שהוועדה אישרה בשבוע שעבר? יכול להיות שהם יעברו את זה ביולי אוגוסט ואז הם כן יקבלו את המענק? למיטב ידיעתי, כרגע הסוגיה היא בכלל שהם נמצאים במצב שלא מספיק שהם יקבלו משהו מהחודשיים האחרונים. אני רק שואלת אם הם יקבלו משהו, מעבר לשאלה אם זה מספיק או לא מספיק. את מענק ההוצאות הקבועות לגבי התקופות המאוחרות יותר הם אמורים לקבל. אני חושב שהם בדיון על הכול ולכן החלק לא מספיק. יש החלטה על פיצוי של 30 מיליון ש"ח,

ממשרד האוצר ו-10 מיליון שקל ממשרד החקלאות. הכסף עדיין לא הגיע. 20 מיליון השקלים האלה, דבר ראשון, עוד לא סוכם לגבי המקורות. דבר שני, מבחינתם במקרה הטוב זה בערך 30 מיליון שקל מ-130 מיליון שקל שנדרשים. נברר את זה. עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים, בבקשה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. קודם כול אגיד באופן כללי, שני הענפים האלה, וגם ענף דגי נוי לייצוא, אלה שלושה ענפים מבין ענפי החקלאות שנפגעו בקורונה בצורה הקשה ביותר בגלל היותם מוטי ייצוא. השתתפתי בפגישה עם שר האוצר על מנת לקדם שני מהלכים. ראשית, להגדיל עבורם את הפיצוי שנקבע במתווה הרגיל של כל הענפים שנפגעו במדינת ישראל.

הבעיה היותר קריטית זה להתאים את אופי הפגיעה לאופי הפיצוי. הייתה בעיה קשה מאוד מבחינת היכולת לייצר פיצוי בהשוואה של מחזור מול מחזור. לכן שני הענפים האלה, על ידי הנציגים שלהם - - - לא הבנתי. תסביר למי שלא מבין. מדינת ישראל נתנה פיצוי. למה מגדלי הפרחים והתבלינים לא מקבלים מהפיצוי הזה? מה הבעיה שלהם? אני אומר שני דברים. אחד, העניין תקוע מבחינה בירוקרטית ואין התקדמות, למרות שיש הסכמות כלשהן עם משרד האוצר. הסכמות אני מבין, דילים אני מבין, להיפגש עם שר האוצר אני מבין, את כל זה אני מבין. אתה יכול להגיד לי מקצועית למה הם לא מקבלים פיצוי כמו כל האחרים? מה הבעיה? לא הסכמות או אי-הסכמות. אגיד לך למה, בגלל שהיקף העסקאות היה פחות מ-20 מיליון ש"ח, ובגלל שהם שילמו באיחוד עוסקים ולא כל אחד בנפרד הם נפלו. בעובדה, הם לא קיבלו. העובדה שלא קיבלו זה לא אומר כלום. האם הם אמורים לקבל בתוכנית החדשה שהעברנו בשבוע שעבר? לפי הנתונים שלהם הם כן אמורים לקבל. האם לפי התוכנית החדשה הם מבינים בשל סיבה כלשהי שהם לא יקבלו? בתוכנית הם החריגו את משרד החקלאות. אלי מורגנשטרן, אתה יכול להגיד לנו למה הם לא מקבלים כסף? אני רכז מים, חקלאות ונמלים באגף התקציבים במשרד האוצר. למיטב ידיעתי אין סיבה שהם לא יקבלו פיצוי מן המנגנון הרגיל. הם אמורים לקבל. הטענה הייתה שמנגנון הפיצוי מבוסס על חישוב העלויות הקבועות מול העלויות המשתנות. אומרים: מסעדה שהייתה סגורה לא היו לה עלויות של עובדים בתקופה הזו ולכן מפצים אותה רק על השכירות וארנונה ודברים אחרים. את שיעור הנזק מזה שהמסעדה סגורה, אמדו אותו בסביבות 30%. פה 80% או משהו כזה, אני לא יודע את המספר המדויק. בגלל שיש השקעות מאוד מאוד גבוהות, אם יש תקופה שלא עובדים אז החיסכון בתקופה שלא עובדים הוא נמוך מאוד ואת רוב הכסף הם מפסידים בגלל ההשקעות, בגלל הנטיעות שהלכו לאיבוד, השקיה וכן הלאה. לא בגלל ההוצאות השוטפות אלא בגלל ההשקעה שהם כבר הוציאו. גם את הפועלים הזרים אי אפשר להוציא לחל"ת. זה קצת מסובך ואי אפשר להגיד "הוצאות קבועות". זה לא הוצאות קבועות אלא זה השקעות עונתיות שמיועדות לגידולים. ועכשיו הן כן יהיו? אבל הם לא יקבלו את הפיצוי המגיע להם כי ההשקעה שלהם לא הייתה כעת. ההשקעות נכללות בהחזר הוצאות? אשמח לפרט על ההשקעות אבל לפני כן אומר מה התמיכה שהם מקבלים. אתה אומר שאין בעיה, הם צריכים לקבל, כך התחלת. תגיד לי: למה הם לא מקבלים? הם אמורים לקבל. עם "אמורים" לא הולכים למכולת. הם לא קיבלו כסף. מה שהעבירו בשבוע שעבר, 20 מיליון שקל נעזוב את זה לרגע בצד. אתה אומר שבשתי הפעימות הם היו אמורים לקבל. בואו נסתכל בפעימות הקודמות, הפעימה הראשונה השנייה והשלישית, שם הם אומרים שהם לא קיבלו.

אף אחד לא בא אלינו בטענות שהם לא קיבלו. הטענה הייתה שזה לא מספיק. אני לא מכיר טענה שהם לא קיבלו. אם יש טענה כזו, אשמח לבדוק אותה אבל זה לא היה מהות הדיון. הבעיה היא שההוצאות השוטפות שלהם כביכול הן לא הוצאות שוטפות, הן קטנות והם טוענים שבעצם מגיע להם הרבה יותר. זה שאין להם שכירות של מקום, לצורך העניין, ומשרד - - - אני נזהר מן המילה "מגיע". אני אומר: הרצון לפצות אותם או לתת להם - - - אתה נזהר מן המילה "מגיע". אנחנו יכולים להגיד שמגיע. הרצון לתת להם מענק שיסייע להם לעבור את התקופה, נטען שהוא צורך גדול יותר מאשר של אחרים ולכן הייתה הסכמה לתת תוספת תקציב. אברהם דניאל, מנכ"ל איגוד מגדלי הפרחים וצמחי נוי, בבקשה. שלום לכם. הייתי רוצה לתת לכם קודם איזה רקע על ענף הפרחים. תדעו שאנחנו בעשור האחרון היינו מעל 5,000 מגדלי פרחים. היום נשארו 300 מגדלים בלבד, וזה בשל שתי סיבות עיקריות. ראשית, היחלשות האירו אל מול השקל, ושנית, בגלל מדיניות הממשלה שהטילה על החקלאות בכלל מיסים,

מס מעסיקים וכיוצא בזה. זה כרקע. הייצוא שלנו היה 900 מיליון שקל. היום זה דומה אבל זה הפך לשקלים, במקום דולר זה הפך להיות שקל. בעקבות השמיים הסגורים לא יכולנו לייצא פרחים, הבורסות בהולנד נסגרו, לא יכולנו למכור פרחים. השוק בארץ, כשמכרנו לשוק המקומי, גם לא פעל בגלל שהמלונות, אולמות האירועים וכל מה שמסביב לא פעלו ולכן הפרחים לא נמכרו. למה לנו הפתרון לא מתאים? אסביר. כשמשווים שנה לשנה חייבת להיות השוואה לאותו דבר. אצלנו הגידולים משתנים. לדוגמה, אם בשנה שעברה גידלתי פרח בשם סיפן,

שנמכר ב-80 אגורות, זאת השוואה לא נכונה. עשינו שמאות באמצעות הקרן לנזקי טבע. הנזק מוערך ב-104 מיליון שקל. אנחנו מבקשים לשלם לפי השמאות זה הדבר הכי נכון. למה אנחנו לא יכולים להיכנס לקריטריון של המדינה? בדיוק מהסיבות שהסברתי, כי אנחנו משווים דבר שאינו דומה לדבר השני. זאת הבעיה של רוב מגדלי הפרחים. למרות שנפגענו להערכתי אנחנו לא יכולים לקבל את הפיצוי במסגרת הרגילה. על כן אנחנו מבקשים לעשות את זה במסגרת תקנה. זה דבר אחד. אנחנו מבקשים שהתשלום יהיה באמצעות הקרן לנזקי טבע. היא עשתה את השמאות.

היא ספרה את הפרחים, היא ראתה את הנזק, היו שמאים. דרך אגב זה גם בשליטת משרד החקלאות, זה לא משרד פרטי. לכן זאת השמאות האמיתית וכך הכי נכון לשלם לנו. אם אני הולך לקריטריון של המדינה אנחנו לא יכולים להיכנס לקריטריונים האלה למרות שהיו לנו הוצאות. כמה פיצוי מגיע לכם לפי דעתכם? מתוך נזק של 104 מיליון שקל שמוערך על ידי הקרן לנזקי טבע, מוצע לנו 30 מיליון שקל, שכולל גם תבלינים וגם פרחים. למה הדבר דומה אנחנו השקענו את רוב ההשקעה והכול הלך לאיבוד. כאשר סגרו את הקניונים, לאחר שפתחו אותם אכלו את התוצרת. אנחנו לא יכולנו למכור כי התוצרת כבר איננה. לכן אנחנו לא דומים לרוב המשק, אנחנו שונים, אין ברירה, חקלאות לא דומה לשום מגזר אחר. אם היו לוקחים את ההשקעה שלכם והופכים אותה להוצאות שוטפות, זה היה מקל עליכם? כן, זה היה מקל, אבל ההשקעה שלנו הלכה לאיבוד. אנחנו השקענו השקעה אבל את הפרח לא קטפנו. הדבר הגיוני. הוא אומר בעצם: אין לי כמעט הוצאות שוטפות אבל הנזק שלי גדול יותר. תקראו לזה הוצאות שוטפות,

כי זה באמת ההוצאות שלו. תקרא לזה הוצאות שוטפות ותגדיר את זה ואז הפיצוי שלו יעזור. הוא זורע ורגע לפני שהוא צריך לקטוף זה נהרס.

הפתרון הוא אם יסתכלו על זה כהוצאה שוטפת כביכול. זה באמת מה שקורה לו, שמשם הוא מפסיד. הנוסחה בכלל לא מסתכלת מה קבוע ומה שוטף. אתה יכול לסכם את דבריך? ההפסדים שלכם הם 103 מיליון שקל ומציעים לכם פיצוי של 30 מיליון שקל. כמה אתם מבקשים? הייתי מבקש את כל הסכום אבל אני יודע שזה לא יהיה אקטואלי, אז ללפחות שיעלו את הסכום, שיביאו אותו ל-50, 60, 70 מיליון שקל לתבלינים ולכל הענפים שנפגעו בחקלאות. אני לא מבקש את הכול אבל ללכת לקראת, ובעיקר לשלם לנו על פי השומות שקבעה הקרן לנזקי טבע. תודה רבה. אנה מלר, יושבת-ראש אגודת מגדלי התבלינים, בבקשה. שלום. אני מצטרפת לאברהם דניאל. אנחנו עשינו שמאות על ידי קרן לנזקי טבע, שזה מוסד מעין ממשלתי עם תמיכה ממשלתית ולכן אמין. ביחד זה נזק של 140 מיליון שקל לענף התבלינים ולענף הפרחים. הנזק נוצר בעיקר מזה ש- - - מה הנזק בענף התבלינים?

מיליון שקל. זאת אומרת, ביחד 134 מיליון שקל. כן. אנחנו ניגשנו לרשות המסים על המתווים שעד עכשיו הציבו לנו וניסינו. אנחנו לא יכולים לגשת לשם, פשוט נזרקנו החוצה בשל כמה סיבות. הסיבה הראשונה, שאת החשבוניות שלנו אנחנו מוציאים כשאנחנו מקבלים את הכסף והאשראי הוא שוטף פלוס 45. צריך גם להדגיש שעד 15 במרץ שיווקנו רגיל ואפילו יותר מאשר בשנה שעברה, השנה הייצוא עלה ב-14% בתבלינים ושיווקנו יותר. במרץ אפריל יוצא שאין לנו ירידה במחזור, אז הרלוונטי הוא רק מחודש מאי. זה דבר ראשון. המסלולים של מאי יוני עדיין לא פתוחים. זה דבר שני. דבר שלישי, כל הפיצוי בנוי על הוצאות קבועות. מה שקרה לנו, שאצלנו הלך כל המלאי. אביא את הדוגמה הכי פשוטה: בחנות נעליים למשל, גם אם אתה סוגר את החנות לחודשיים, כאשר תפתח שוב את החנות הנעליים מחכות על המדפים ומוכרים אותן באותו יום. אצלנו כל התוצרת הלכה אל תוך האדמה ועכשיו אנחנו צריכים להשקיע מחדש, צריכים לקנות את כל התשומות מחדש ופשוט אין לנו כסף כי במשך חודשיים לא קיבלנו גרוש. כשאנחנו נכנסים לרשות המסים אנחנו מקבלים סכומים קטנים מאוד או שבכלל נזרקים החוצה. מה אנחנו מבקשים כרגע יש 20 מיליון שקל ממשרד האוצר, ששר האוצר אישר, ומשר החקלאות עוד 10 מיליון שקל, זאת אומרת 30 מיליון שקל. המכתב על האישור יצא ב-7 ביוני, כלומר לפני חודשיים. מאז גם מרשות המסים לא קיבלנו אגורה וגם במתווה הזה, אפילו מעט, זה 20% ממה שאנחנו צריכים, לא יצא שום דבר. כשאנחנו מבררים מה קורה אומרים לנו: זה ייקח עוד הרבה זמן. משרד החקלאות באמת עושה מאמץ עליון, המנכ"ל החדש וצביקה כהן, הממונה על מימון במשרד החקלאות, מדברים איתנו ביום-יום ומנסים לעזור, אבל יש המון בירוקרטיה. לפי החשבון שלי עוד חודש אנחנו בחגים ואחרי זה אם בנובמבר נראה אגורה זה יהיה טוב. אני מבקשת, מר גפני, בבקשה תעזור לנו לפני החגים לקבל לפחות את ה-30 מיליון שקל האלה, לפחות את מה שכבר אושר. יש בדרך ועדת חריגים ועוד כל מיני דברים. אסור לנו לחכות עם זה. 30 מיליון שקל זה כמובן מעט אבל לפחות זה חבל הצלה למגדלים שיוכלו להתחיל את העונה החדשה. גברת מלר, הבנו, תודה רבה. משרד החקלאות. אני רק רוצה לציין שרוב חוות התבלינים האלה נמצאות או בבקעת הירדן, היכן שהיא נמצאת כרגע, או בחבל התענ"כים ובמקומות אחרים. זאת אומרת, מדובר על הפריפריה של הפריפריה. בשביל זה צריך ריבונות על בקעת הירדן. תודה רבה. נציגי משרד החקלאות, בבקשה. אני מנהל תחום פיתוח חקלאי במשרד החקלאות. שאלת למה הם לא מקבלים פיצוי. זו שאלה באמת חשובה ומהותית. אני מחלק את התשובה לשניים.

יש תנאי סף על ירידה של 25% במחזור יחסית לתקופה המקבילה בשנה שעברה. חלק גדול מן החקלאים צריך להכיר בעובדה שהחקלאות היא עסק דינמי, שהחקלאים משנים את תמהיל הגידול שלהם, משנים שיטות טכנולוגיות בתי רשת, חממות, יש תזוזה של עונות שהן לא בשליטה של החקלאי. יש הרבה גורמים שמשפיעים על העסק, באופן כזה שהעסק של השנה הוא לא בר השוואה עם השנה שעברה. זו ייחודיות שצריך להכיר בה ונוסחת הפיצויים שהוצעה למשק לא לוקחת אותה בחשבון. זה פן אחד של הבעיה. הפן השני, ברגע שנכנסת, נניח שעברת את תנאי הסף של 25%, בעצם יש לך איזשהו פרמטר בתוך נוסחת הפיצוי שלא נותן מענה הולם להפסד שיש לך. העניין של ההוצאות השוטפות, בעצם ההוצאות הקבועות של החקלאי הוא לא מקבל את המקדם שמשקף את ההפסד שלו, כי ההפסד הוא על ההוצאות השוטפות ולא על ההוצאות הקבועות. הנוסחה לא מבדילה בין הוצאות שוטפות להוצאות קבועות. זה לא עניין של הוצאות שוטפות או הוצאות קבועות אלא עניין של תנאי סף שהוכנסו לנוסחה. הגעתם להסכמה על 30 מיליון שקל? יש הסכמה. זה לשני הענפים. יש הסכמה על 30 מיליון שקל, 20 מיליון שקל ממשרד האוצר, תוספת תקציב למשרד החקלאות, ועוד 10 מיליון שקל מהמקורות של משרד החקלאות. ה-30 מיליון שקל הם גם לענף הפרחים וגם לענף

התקדמנו עם הנוהל הזה,

אני מאמין שניפגש עם החקלאים בשבוע הבא ונפרסם את הנוהל להערות הציבור. מתי הם יקבלו את הכסף? אני יכול להבין? תיפגשו בשבוע הבא ותדברו בעוד

לכל הדעות צריך לתת להם את הכסף. הם עשו דוח והמספרים אחרים לגמרי ממה שהוא אומר. 24 מיליון שקל לתבלינים ו-100 מיליון שקל לפרחים. אתם הוצאתם דוח כזה, משרד החקלאות. קטי, שנייה, אני מצטער.

30 מיליון שקל הם צריכים לתת? זה מתחיל לעצבן כבר. הכול נכון. הם תיארו את כל הדברים האלה, ויכול להיות שיש גם נייר. יש דבר שאין עליו ויכוח, שצריך להעביר 30 מיליון שקל. מתי הכסף עובר? צריך לבוא בטענות לאגף התקציבים, הוא צריך להעביר. שר החקלאות ושר האוצר ישבו ביחד,

שזה הסכום שבו צריך לפצות. למה זה לא יוצא אל הפועל? זו השאלה. צריך לשאול את אגף התקציבים למה זה לא יוצא, זהו, נקודה. עוד מעט כבר לא יהיו בכלל תבלינים במדינה.

אני רוצה תשובות, לא רק שאלות.

יכול לדעת תשובה? אל תגיד לי: פגישות. זה לא מעניין אותי. אלי מורגנשטרן, אני רוצה גם ממך תשובה. מתי הם מקבלים את ה-30 מיליון שקל? אל תספר לי שאתם נפגשים. מה, אני פה בשידוכים? נפגשים או לא נפגשים. מתי הם מקבלים את הכסף?

מאמין שתוך חודש, לפי הנוהל הזה.

זה הרבה מדי זמן, סליחה, עם כל הכבוד. התחלנו את התהליך הזה ב-9 ביוני. מתי הם מקבלים את ה-30 מיליון שקל? ההליך הטכני בשביל להעביר את הכסף הוא לאשר אותו בוועדת החריגים. ברגע שזה יגיע לוועדת החריגים אנחנו נדאג שבאותו יום,

הוא יאושר. מתי זה יאושר בוועדת החריגים? זה עבר בוועדת החריגים אתמול, בוועדת החריגים של משרד החקלאות. זה צריך להגיע לוועדת החריגים אצלנו בעוד כמה ימים. - - - אתה מקבל את המשכורת שלך בעוד חודש? אתה מקבל את המשכורת שלך בעוד חודש? רק אתמול הבאתם את זה לוועדת החריגים? אנחנו כבר אחרי ארבעה חודשים, והשרים דנו בזה. למה אתם מתמהמהים? אתם פקידים, אתם אמורים לתת שירות לציבור. לא יאומן, רק אתמול זה עבר. תודה, אדוני היושב-ראש.

לגבי מרץ ואפריל ומה שהתחייבו, ה-30 מיליון שקל אין ספק שצריך להעביר את זה כמה שיותר מהר בהתאם להתחייבויות, אין על זה דיון בכלל. לגבי השאר עדיין לא הצלחתי להבין, לא ברור עדיין לכולם, ויצא לי להיפגש עם עצמאים שלא כל כך הבינו את התוכנית שאישרנו בשבוע שעבר. למעשה גם ענף התבלינים וגם ענף הפרחים כולם כלולים בתוכנית הזאת,

הנוסחה לא מבדילה בין הוצאות קבועות להוצאות שוטפות. יש נוסחה שמוכפלת במחזור הכולל ולפי זה מפצה עד רבע מיליון שקל בחודש. גם מגדל תבלינים וגם מגדל פרחים יקבל עד רבע מיליון שקל פיצוי על הוצאות קבועות, יקבל פטור מארנונה אם יש לו פגיעה של יותר מ-60%, יקבל את העובדים שיוצאים לחל"ת, יקבל מענק סוציאלי. את כל זה אישרנו בשבוע שעבר. חשוב לומר את זה, הם כלולים כמו כולם, וזה אכן רטרואקטיבית מ-1 במאי. הזכירה אנה מלר שלגבי מרץ אפריל יש בעיה ואני מניח שבגלל זה יש את הפיצוי של 30 מיליון שקל על מרץ אפריל ששם הייתה בעיה. אני לא חושב שיש בעיה יותר מאשר לכל השאר החל מ-1 במאי, שזה אושר כבר בשבוע שעבר. אם יש משהו נקודתי, שלא הצלחתי להבין פה, מה ההבדל בין מגדל תבלינים לכל שאר העצמאים שיקבלו את כל הפיצויים שדיברנו עליהם ושאישרנו אותם

אבל המכתבים שהגיעו לדיון לא רלוונטיים

אחרי התוכנית שאושרה אין יותר מדי מקום לדון באופן נקודתי, אלא אם כן שוב יגידו שזה עדיין לא מספיק להם, ואז צריך לחשוב. אבל הם מקבלים כמו כולם,

זה בסדר. אבל הם אומרים שהם לא קיבלו כלום עד היום. אני מסכים עם שלמה קרעי לגבי התוכנית החדשה, שפשוט הם עוד לא נחשפו ואנשים עוד לא התחילו להגיש בקשות, אבל כשהם יגישו הם כן יהיו זכאים ויקבלו. יש לי שתי שאלות: מתי ועדת החריגים מתכנסת במשרד החקלאות ובמשרד האוצר, באיזה תאריך? זה לא ועדת חריגים. יש נוהל.

אצלנו זה

אתם צריכים להסביר לנו, אנחנו לא יודעים.

עכשיו אני מקבל עדכון מסיון ינקוביץ שנמצאת בזום שזה נחתם על ידי היועצת המשפטית והמנכ"ל של משרד החקלאות. זה קרה הרגע. זה לא קרה הרגע. זה קרה הרגע, אבל לפני חמש

נוהל על מה? היה סיכום על 30 מיליון שקל? 30 מיליון שקל הם לא לגוף אחד. אנשים צריכים להגיש את הבקשות, המחזורים שלהם צריכים להיבדק, החישובים של כל אחד ואחד מן המגישים צריכים להיעשות ואז אפשר יהיה לשלם. כמה זמן זה? אני חקלאי תוך כמה זמן אקבל את הכסף? הפרוצדורה של הגשת הבקשות והבדיקות שלהן והאישור יכולה לקחת בערך חודש. לא יאומן. אני ממשרד החקלאות. גם משרד החקלאות כפוף לכללים משפטיים והוא לא יכול לברוח מהם.

לא יכולה לעשות במשרד מה שאני רוצה.

מי ביקש ממך לברוח?

עד עכשיו מסמסו את זה, זה לא בסדר, אבל אם תסתכל עכשיו - - - אבל אנחנו מדברים על מרץ אפריל, לא על מאי. הם מכינים את הנוהל. אני אומר לכם להכין כבר עכשיו את הנוהל. הוא כבר מוכן. הנוהל כבר כתוב ונמצא בבדיקה של הלשכה המשפטית שלנו. בואו נעשה קצת סדר בלוחות הזמנים. השבוע בחשכ"ל זה יעבור ועדת חריגים. אם זה יעבור ועדת חריגים ביום רביעי, ביום חמישי תפרסמו את הנוהל. כמה זמן ניתן להערות הציבור?

בדרך כלל, ואז להגשה נדרשים עוד שבעה ימים.

שלושה שבועות, שאז אתם צריכים להיות כבר אחרי הבדיקות ואחרי הכול ואז להתחיל לחלק את הכסף. זה פחות או יותר סדר הזמנים. אי אפשר פחות מזה כי אלה הנהלים שצריכים להיות. השאלה היא למה משכו את זה עד עכשיו, זו השאלה הגדולה. נחשפתי לראשונה לנושא הזה - - - העבר כבר מעצבן. תדברי על העתיד, מה עושים הלאה. אני יודע מה אני עושה.

אני אומר לך, כשתגיע בקשה של הממשלה להעביר

מפני שמחר צריך לתת את הכסף, אני אזכיר להם את הנוהל פה ושיחפשו את הרוח. משרד החקלאות יבקש נחכה, כפי שאתם עובדים. האנשים האלה רעבים ללחם.

אני רק רוצה להוסיף - - - לא צריך להוסיף. עכשיו קטי שטרית ואחרי כן אתן לך. יגאל אלון אמר שצריך להכיר בעבר כדי לדעת מה ההווה ומה העתיד, אבל הוא גם אמר שהוא לוט בערפל. ככה הן התשובות גם של משרד החקלאות וגם של משרד האוצר. נחשפתי לראשונה לנושא הזה בחודש מרץ.

מדובר בשני ענפים שעד למשבר הקורונה הכניסו מיליארדים לקופת המדינה. נחשפתי לענף התבלינים,

ענף שהכניס מיליארדי שקלים לקופת המדינה ואף פעם לא נזקק לסיוע מן המדינה. נכחתי בחברות שמפתחות על דונם אחד של אדמה תבלינים בשיטה הידראולית, שזה פשוט מודל לחיקוי לכל העמים האחרים שמנסים בשטח קטן להפיק מקסימום תועלת. פניתי ביחד עם חברי רם בן ברק לשר החקלאות ולשר האוצר ומיד הם התיישבו כדי לפתור את הבעיה, מיד הם הבינו שיש פה בעיה שצריך לפתור אותה. הם התיישבו במלוא הרצינות והחליטו שאכן נכון, הענף הזה, שאגב הסיוע לו שונה מאוד מן המנגנונים האחרים של המענקים לעסקים,

זה ממש לא אותו דבר, זה לא מתאים לענפים אחרים. אני כל כך מודה להם שהם ישבו והבינו את החשיבות לשמר את שני הענפים הללו, שהם ענפים מאוד מאוד חשובים לחקלאות במדינה, ושהם הקצו סכום של 30 מיליון שקלים, שהם הודיעו לנו שזה הסכום. הפער בין ההחלטה שלהם לבין היישום על ידי המשרדים שאף אחד לא יאמר לי שזה לא בעיה של פקידים. קטי, הם אחראים גם על היישום. את לא יכולה להסביר כמה הם נהדרים אבל לא עבר גרוש. ברגע שהם יגידו: נו,

מיד יקום יועץ משפטי פה, יועץ משפטי שם, שיגיד: למה הם מתערבים בעבודתם המקצועית של הפקידים? קטי, את מזלזלת ביכולות של השרים.

חס וחלילה. אני רק אומרת שהפקידים באותם משרדים מזלזלים בשרים שלהם, לא אנחנו. אני סומכת על השרים. אפשר לקצר את לוחות הזמנים כי אנחנו נמצא את עצמנו תוך פחות מחודש בלי שני הענפים האדירים האלה. בענף התבלינים מתוך 97 נשארו שלושים ומשהו, אנשים החליטו כבר לא להתעסק עם זה יותר. אני מדברת אל מצפונם של אותם פקידים, שיעשו מאמץ. במשך תקופה ארוכה מאוד כל מיני אנשים ישבו בבית וקיבלו את משכורתם, אבל האנשים האלה שאנחנו רואים פה על המסך לא קיבלו שקל. תודה רבה, קטי. אלי, רצית להגיד משהו? רק רציתי להגיד שבדקתי עם החשכ"ל. אם הפנייה תגיע היום אז הם יעשו כל מאמץ שזה יעלה השבוע.

מאוד, לפחות אתם עושים עבודה קצת יותר מהר. אני מציע, אל תיתני ציונים לשבח בכל הפרשה הזאת, לא לשרים, לא לפקידים ולא ליועצים משפטיים. לאף אחד פה לא מגיע ציון לשבח.

אז אם אפשר לתת להם מחמאות אתה רואה

יגידו לך שגם ה-30 מיליון שקל לא מספיקים. לא חשוב,

לי זה נראה כך, אני לא מכיר את הסוגיה הזאת. היא מרוקאית, יודעת מה זה תבלינים. בגלל זה. תודה, ינון, שכחתי שאתה מדנמרק... מאיפה אתה בדיוק? אגב, אני גאה בזה.

אנחנו מרוקאים מאותו מקום. זה לא קשור לתבלינים. מילה לגבי ההמשך. יש את ה-30 מיליון שקל שצריך עכשיו לזרז, כפי שאתה עושה, והם יעברו. משרד החקלאות צריך למפות עכשיו, ולא אחר כך, לבחון מה היא יכולת הייצוא עכשיו. עדיין יש מחסום, אי אפשר עכשיו לייצא תבלינים כמו פעם. השנה הייתה עלייה של 14% בייצוא בהשוואה לשנה שעברה, ועכשיו זה כמעט אפס. השאלה מה ניתן לייצא בתבלינים. אותו דבר בפרחים מה השוק המקומי ומה בחוץ? ואז לדאוג שההפרש הזה של הכסף יעבור. הוא יותר מ-30 מיליון שקל זה הכסף שצריך בשביל להמשיך את פעילות הענפים האלה. האנשים לא מחכים כי זה לא כמו מקום שמפטרים אותך מן העבודה. אתה עובר לענף אחר, לגידול אחר, אתה עושה כמיטב יכולתך לשרוד. לכן אני

שייקבע גם עניין הנוהל. רוב הזמן שלוקח הוא כשאומרים: אוקיי, מגיע לכם, עכשיו תגישו בקשות. זה הזמן שלוקח עד שכולם מגישים את הבקשות שלהם. אתם צריכים במשרד החקלאות למפות בדיוק מה השוק, עם רווח של קצת יותר, תוספת מעל, ולדאוג שהכסף הזה יעבור, כי אחרת לא יהיה להם ממה להתחיל את הסיבוב החדש. נכנס פה עניין החגים, שמצד אחד הוא שוק מסוים בארץ, ומצד שני יש דברים שיורדים. אי אפשר לבנות עכשיו, להתחיל את זה בנובמבר. הם צריכים להתחיל את זה תוך חודש חודשיים. משרד החקלאות ומשרד האוצר, תגידו לי בבקשה עוד שלושה ימים מה עם ה-30 מיליון שקל. אני מבקש לדעת בעוד שלושה ימים באיזה תהליך זה יהיה, מתי יוצא הנוהל וכל מה שנלווה לעניין הזה. אתם צריכים לזכור שמדובר בענף או בקבוצת משקים שלא ראו כסף בכלל, בניגוד לכל האחרים. האמירות האדישות האלה, שפה צריך נוהל ופה צריך זה, לא מקובלות עליי, אני לא מקבל את הדברים האלה, זה דבר שלא יכול להיות. אני רק יודע שראש הממשלה מתקשר אליי ואומר לי: גפני, צריך להעביר את זה היום בגלל שבשבוע הבא צריך שזה יהיה כבר בחשבונות. אזכיר להם את מה שנעשה פה היום. עוד חודש בחגים נראה שלא קיבלו כסף, לא קיבלו שום דבר. אני לא מסכים לתהליך הזה והוא לא יהיה. בוודאי אפשר לקצר את התהליכים. זה דבר אחד. דבר שני, אני מבקש לדעת ממשרד החקלאות וגם ממשרד האוצר לגבי התהליך שאנחנו אישרנו, האם הם יכולים לקבל את הפיצוי כמו כולם. אם הם לא יכולים לקבל את הפיצוי כמו כולם תגידו לנו למה. החל מחודש מאי. ה-30 מיליון שקל הם פיצוי לחודשים מרץ אפריל והחקיקה היא החל ממאי. לפי מה שהבנתי במהלך הדיון הזה, אתה בטח בקי בזה יותר ממני, אתם הגשתם את הבקשה לדיון מהיר, אבל הבנתי שישבו ואמרו: התהליך מכאן ואילך צריך להיות לפי התהליך של כולם, אין סיבה שהם יהיו שונים. אבל איתם הייתה בעיה קודם ולכן אנחנו מסכימים ש-20 מיליון שקל יביא משרד האוצר ו-10 מיליון שקל,

יביא משרד החקלאות. הכסף הזה יפצה על מה שהיה קודם. אבל את הכסף הזה הם צריכים לבקש וזה לוקח זמן. זה נוהל, אתה חייב לפעול לפי הנוהל. אני חולק על העניין הזה. אני חושב שזה תהליך שאפשר לעשות ביום אחד. זה לא תהליך של קול קורא ולקרוא לכולם. אם הכסף הזה ניתן כפיצוי, כסף מוגדר של 30 מיליון שקל, הכול צריך להיעשות. לכן אני מבקש מכם, נציגי משרד החקלאות ומשרד האוצר, שתוך שלושה ימים תגידו לי איפה זה עומד.

אתם יכולים להגיד שייתנו את זה בעוד חודש, שייתנו את זה אחרי החגים, ייתנו את זה אחרי חנוכה, רק תגידו את האמת. תגידו מה קורה עם הכסף הזה. אני מציע, היות ומדובר בדיון מהיר אני מבקש שאנחנו נשים על שולחן הכנסת סיכום, שהוועדה קיימה דיון מהיר בנושא הזה, עם שמות החברים, בנושא המשבר בענפי התבלינים לייצוא ובענף הפרחים. הוועדה מביעה מורת רוח מן ההתנהלות האטית בעניין הזה. היא מברכת על הסיכום בין שרי האוצר והחקלאות, על העברת 30 מיליון שקל לפיצוי בשל העבר, ומביעה תקווה כי מכאן ולהבא, לגבי העתיד הנוהל שנכנס לגבי פיצוי העסקים יבוצע גם כאן. בכל מקרה, אם יהיה שינוי אנחנו נתכנס מחדש כדי לבדוק למה זה קרה, אם היו בעיות. אנחנו מקווים שלא יהיו בעיות. הנוהל שאתם רוצים לעשות ומפרסמים מתאים לשגרה. היום אנחנו בחירום, לא בשגרה.

לדעתי אולי זה כבר מאוחר מדי הייתם צריכים לחשוב על מנגנון אחר, לא דבר שהוא בשגרה של משרדי הממשלה. כפי שעשינו פה בחוקים הכלכליים האחרים בנינו את הקריטריונים, ומי שמגיש ועומד בקריטריונים מקבל את הכסף. הנוהל שאתם עושים לא מתאים לתקופת הקורונה, לא מתאים למצב החירום שבו נמצאים האנשים האלה שאין להם כסף. הם כנראה עוד לא הפנימו שיש מגפה. גפני, אל תצפה ממני להיות ילדה טובה כאשר יביאו דברים שקשורים למשרד החקלאות, עד שהם לא יסיימו את הטיפול בבעיה. כשמשרד החקלאות יצטרך סיוע מן הוועדה הזו, אני כחברה בוועדת הכספים לא אסייע אם לא תהיה להם רגישות לענפים שנמצאים לפני קריסה. הייתם צריכים לחשוב על גישה אחרת,

על מנת שהמסלול הזה יהיה הרבה יותר מהיר ואנשים יקבלו מהר יותר את הכסף. אם זה לא מאוחר, תחשבו על חלופה כזאת. זו אמירה נכונה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.